צוהריים טובים כולם. אני שמח לפתוח ישיבה של ועדת חוץ וביטחון שהייתי אפילו מגדיר ישיבה חגיגית או ישיבת הצדעה למערך חיילי המילואים במדינת ישראל. אצלנו בחברה הישראלית בחיי היום יום, חיילי מילואים זה נשמע מובן מאליו, אבל חייבים להגיד שבראייה כללית, כלל עולמית, הסיפור הישראלי של אזרח שחלק מזמנו מוקדש למען טובת והגנת הכלל, ולחלק מהאנשים זה לא רק זמנם ומרצם אלא גם חייהם וגם גופם. העובדה היא שאנחנו עושים זאת לא רק במהלך של שירות סדיר ארוך יחסית בהשוואה לעולם, אלא גם לאורך שנים רבות כמודל של שירות מילואים ארוך טווח. זה מצב כמעט ייחודי למדינת ישראל והוא ייחודי בגלל כורח המציאות של התעקשותנו לממש חלום בן 2000 שנים ולחדש כאן בארץ הזאת את ריבונותו של העם היהודי. היה ברור לנו לאורך כל השנים שאותו מימוש רעיון הוא מימוש זכות טבעית, היסטורית, כרוך גם בתשלום מחירים כבדים וחלק מהתשלום של האזרחים כאן הוא במסגרת המילואים. לכן הכנסת והוועדה רואות לנכון להקדיש יום בשנה שיהווה יום הוקרה לאותם שנושאים בנטל, שמחזיקים את אותה אלונקה או משימה, כאשר אם מסתכלים סביב בחברה הישראלית, לצערי הרב איננו רואים שזה משותף לכולם כולל כולם. אבל את היום הזה אנחנו רוצים להקדיש לאלה שבמרכז, לאלה שעושים זאת במסירות, בגאווה ובתוצאה מדהימה ואופטימלית. לא נדון היום בהיבטים המורכבים של אותו מודל שירות מילואים. יש פה בוועדה שאלות שאנחנו מתייחסים אליהן לעניין של משימות אופרטיביות ומה תפקידו של חיל המילואים במשימות האופרטיביות הביטחוניות של ישראל. כל נושא הכשירות והמוכנות שהוא נושא גדול ואנחנו צריכים לדון בו. אבל כמו שאמרתי, לא ביום הזה. ביום הזה אנחנו מצדיעים. אני רוצה לברך את ראשי השדולה לחיילות וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים, חברת הכנסת ואלופה במילואים אורנה ברביבאי וחבר הכנסת מתן כהנא. מתן הוא טייס במילואים. הם מובילים את הנושא הזה ורבים אחרים באמת מחזקים אותם. אני אבקש מראשי השדולה אורנה, את תפתחי ואחרייך מתן, להגיד את דברי הברכה ואחרי זה נעבור לצה"ל ולארגונים. אנחנו נגיד את הדברים בקצרה כי זו הוועדה האחרונה שמתכנסת היום במסגרת יום מערך המילואים. אני אגיד שיש לי שני כובעים בהקשר הזה של מערך המילואים: אחד, יושבת-ראש השדולה לצד ידידי, חבר הכנסת כהנא, הכובע השני הוא כחברה בוועדת החוץ והביטחון. היום הוא יום הוקרה, אבל יום ההוקרה הוא לא מסכה. אני רוצה לומר שיש לנו אחריות גדולה מאוד כוועדת החוץ והביטחון להבטיח את הכשירות של המערך. ממש בימים אלה מציינים את מלחמת יום כיפור איך אמר לי דיכטר, ביום הזה ממש הוא היה באיסמעיליה במלחמת יום כיפור. לבוגי בוודאי יש סיפור משלו על היום הזה במלחמת יום כיפור. אנחנו מבינים את המשמעות של כשירות ומוכנות מערך המילואים למשימותיו. היום אנחנו נסמן את הפערים ואת הצורך לתת להם מענה בהיבטים של הוקרה. אנחנו מבינים שככל שחולף הזמן, פחות ופחות אנשים מבצעים שירות מילואים מכל מיני סיבות. ברור לנו בבית המחוקקים שאנחנו צריכים לעשות מאמץ כדי להעלות את השירות של אנשי המילואים כמצפן ערכי שמי שכבר עושה שירות מילואים, לא רק ברמה של הבעת הערכה דקלרטיבית אלא בתרגום אופרטיבי של חקיקה שתומכת במערך. מי שנוכח פה מבין את החשיבות ולא צריך להרחיב במילים. צריך לעשות כל מאמץ בלי קשר לשיוך פוליטי כדי שמערך המילואים יקבל את המענה המיטבי. אני שמחה שראש אכ"א הצטרף לקצין מילואים ראשי ולראש חטיבת תכנון ולראש ענף תכנון כוח אדם מילואים כדי להציג את המגמות ואת האופן שבו צה"ל מתייחס למערך המילואים. אני מניחה שבוודאי יהיו לנו גם שאלות בעניין.

שלום אדוני היושב-ראש, שלום לכל המוזמנים. במהלך ההכנות ליום הזה למדתי שמשרתי המילואים הפעילים במדינת ישראל מהווים כאחוז אחד מהאוכלוסייה. הביטוי שטבע צ'רצ'יל בזמנו שמעולם לא חבו רבים כל-כך הרבה כל-כך למעטים כל-כך, כל-כך רלוונטי כמו שאנחנו מבינים אותו היום ביחס למשרתי המילואים שלנו. גם כמפקד במילואים ובעבר אני יודע להגיש ששדרת המילואים היא עמוד השדרה של צה"ל, בטח בחיל האוויר. בכירי המובילים, אלה שייצאו ראשונים לכל המקומות הכי מסוכנים, אלה ששולטים במשימות הכי מורכבות כולם אנשי מילואים. אנחנו כאן היום בכנסת, זה לא קרה שנתיים, חזרנו לקיים את הנוהג הזה. תודה לאורנה על הלחץ לעשות את זה. אנחנו מקיימים את היום הזה ולשמחתי בכל ועדות הכנסת דנו היום בנושאים שקשורים למילואים כדי להוקיר אותם וגם למצוא מקומות רלוונטיים לעזור להם.

זה אחוז אחד שאנחנו חייבים להוקיר ולהעלות על נס. תודה. נפתח עם ראש אכ"א, האלוף מוטי אלמוז, צבא הגנה לישראל. בבקשה, מוטי. שלום לכולם. נפתח את הסקירה במספר מסרים. יש נושאים ספציפיים שהוועדה ביקשה ואנחנו נציג אותם מיד. המסר הראשון הוא שצה"ל נשען על יכולות מערך המילואים ונסמך עליו בכל התרחישים המבצעיים. הדבר השני, בהתייחס לדברי חבר הכנסת מתן כהנא, מערך המילואים הוא נבחרת משרתת ככה אנחנו תופסים אותו ללא קשר למספרים מן העם ומביא לידי ביטוי את ערכי צבא העם, אך נדרשת התייחסות אליו כאל נבחרת משרתת. הרמטכ"ל סיכם רק לאחרונה בדיון מטה כללי גדול כיווני פעולה לתוכנית רחבה ומשמעותית בתחומים שונים אשר יביאו את מערך המילואים לרמת כשירות גבוהה כבר בטווח הזמן הקרוב. אנחנו מקיימים בימים אלה עבודת מטה נרחבת לחיזוק וטיפול מערך המילואים מול מציאות תקציבית מורכבת שתסוכם. תקציב 2021 עדיין לא סגור ובגלל זה אנחנו לא יכולים לבוא לכאן עם תוכנית שאושרה, אבל אנחנו עסוקים בעבודת מטה שבסוף תפגוש גם תקציב וגם צרכים בנקודה האופטימלית. העבודה היא רבה בכל מה שקשור במערך המילואים. זה לא שאנחנו באים לברך על המוגמר או להגיד שהכול טוב. אנחנו מאמינים במערך המילואים. אנחנו עוסקים המון בשיפור המוכנות ומענה למשרתים, למשפחות ולמעסיקים. מכאן נסקור נושאים ספציפיים שהוועדה ביקשה ולאחר מכן נמשיך הישיבה. מבחינת קווים לדמותם של משרתי המילואים משרתי המילואים משרתים, כמו שכולם מבינים, באוויר, בים וביבשה ובעורף. יש פה פירוט של הגילים הממוצעים של מפקדי גדודים במילואים שמבצעים בממוצע כ-46 ימי מילואים בשנה, של לוחמים שמבצעים כ-13 ימי מילואים בשנה, של אנשי צוות אוויר לא אעבור על כל הדברים. מערך המילואים מורכב מ-35,000 מתנדבים למילואים, ומורכב מ-13% של קצינים ו-3% של קצינות. אני אגע בנושא של נשים במילואים עוד מעט באריכות. משרתי המילואים הפעילים, אלה שמבצעים 20 ימי שמ"פ בתקופה של 3 שנים רצופות ה- כ-25% מסך משרתי המילואים. במסגרת העבודה שדיבר עליה ראש אכ"א, אנחנו רוצים לקדם פעולות רבות שהמטרה שלהן היא לחזק את הדרג הזה של משרתי המילואים הפעילים. מבחינת האיוש של צה"ל, סך כל איוש מערך המילואים הוא איוש טוב, בעיקר בדרגים הקדמיים, בדרגים הקרביים. הפערים שלנו הם בעיקר בקצונה תומכת לחימה במקצועות ספציפיים ובקצונה במקצועות ספציפיים מאוד וייעודיים. כפועל יוצא מכך, בשנה האחרונה קיימנו קורסי קצינים לקציני תומכ"ל במילואים. הכשרנו למעלה מ-250 קצינים כאלה. אנחנו מבצעים גם השמה של משרתים לתפקידים בהתאם להשכלה האזרחית שלהם כדי למלא את השורות. בסך הכול אני יכול להגיד שנתוני האיוש הם תקינים ויש מענה מבחינת איוש כוח אדם שהוא תקין. מבחינת היקף מצבת כוח האדם, כבר מספר שנים אנחנו ממקדים את המצבות ואפשר לראות פה את השינוי לאורך השנים. בסך הכול יש בגדודים את היתירות הנדרשת אבל לא מעבר לכזה. זה באמת בהתאם לדיוק של הצרכים. אתה לא נותן קצת יותר נתונים על - - - נתתי. איזה נתון חסר?

איפה עושים, מערכים, כמה - - - אני אתייחס. עוד לא סיימתי. יש את זה בהמשך, אני אגיע לזה. מבחינת שילוב נשים במילואים, כפועל יוצא מהעלייה בהיקף שילוב הנשים בשירות הסדיר, יש גם עלייה בהיקף שילוב הנשים במילואים. אנחנו מדברים היום על כ-51% מהנשים שמשרתות בסדיר שמשובצות גם במילואים. לפני 5 שנים זה היה 38%. שילוב הנשים במילואים גדל ב-13% ב-5 השנים האחרונות. אני מעריך גם העבודות שאנחנו מבצעים שהמספרים האלה ימשיכו ויעלו ונראה יותר נשים במילואים. מבחינת אוכלוסיות נוספות, אנחנו משלבים היום הרבה יותר את האוכלוסייה החרדית במילואים. בעבר היו משבצים אותם בעיקר בתפקידי רבנות, קבורה וכולי. יצרנו מסלולים לפיהם לוחמים ממשים גם בשירות המילואים. אמרתי לגבי נשים למעשה היום אנחנו עושים כבר פיילוט של שילוב של גדודים בתמהיל של נשים באחוז גבוה מאוד באוגדה 80 ובפיקוד העורף. גם שינינו בכל מה שנוגע למיעוטים.

השירות במילואים היה פונקציה של התנדבות. היום אנחנו מדברים על מעבר אוטומטי מסדיר למילואים. זה מן הסתם יגביר את השילוב שלהם במילואים. מבחינת היקף ביצוע ימי המילואים השנים האחרונות, משנת 2014 מבצע צוק איתן הייתה הפעלה חריגה מאוד של היקף מילואים.

אפשר לראות בשנים 2015 עד 2019 יציבות מסוימת, תכף אני אגע בסיבות לקריאה למילואים ואז נראה את השינוי. בשנת 2020 יש ירידה בהיקף ביצוע שמ"פ. הנתונים של 2020 נכונים לאוקטובר והשנה עוד לא הסתיימה. הנתונים של 2020 מושפעים מאוד מנגיף הקורונה שעצר לא מעט פעילויות בתחום המילואים. כשאני נכנס לפילוח לפני המטרות, לשאלתך מנהל הוועדה, אפשר לראות שיש ירידה בכמות ימי המילואים שהם פונקציה של הכשרות ואימונים ועלייה בהיקף ימי המילואים למטרות חריגות. דיברנו על זה גם בוועדות קודמות: יותר הפעלה של אנשים בפעילויות ייחודיות, בעיקר בגבול עזה, וגם לפיקוד העורף בגלל הקורונה וירידה בהיקף האימונים בעיקר ובתעסוקה המבצעית. כתוב שם מינוס 53 ממה? ביחס לשנה קודמת. זו החלטה של צה"ל או בעיות תקציביות? זה פונקציה של תקציב. אמרתי שאני אתייחס לזה עוד מעט כיוון שהרמטכ"ל סיכם שבשנת 2021 ייעשה שינוי בכל מה שנוגע למודל הכשירות והאימונים. מן הסתם להחלטה הזאת תהיה השלכה של עלייה ביחס לשנה הנוכחית בהיקף האימונים ומודלי הכשירות. מבחינת מאמץ אנשי המילואים במאבק בנגיף הקורונה, משרתים כיום למעלה מ-3,000 אנשי מילואים. הם משרתים במגוון רחב של פעילויות ממלונות למחלימים ומבודדים, יחידת אלון ואלה שקוטעות את שרשראות ההדבקה, מתחמי בדיקות קורונה, סיוע לרשויות, חלוקת מארזי מזון ובדיקות בנתב"ג.

שזימנו את אנשי המילואים בתקופת הקורונה בצווי קריאה חריגה. אני מבין לגבי פברואר-מרץ אז היה לחץ לעשות את זה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהקורונה תהיה איתנו הרבה זמן, אז למה ממשיכים בקריאה חריגה? בחודשים האחרונים קיבלנו לא מעט משימות לא צפויות והיינו צריכים להגיב. ההערה נכונה מאוד ולכן בשנת 2021 אמ"ץ נערך לגרף מדויק ביחס לצרכים של הקורונה. בחודשים האחרונים למדנו את המשימות של הקורונה מיום ליום ולא ידענו להיערך לזה בצורה מתוכננת. ל-2021 אנחנו נערכים לזה בצורה מתוכננת כחלק מהלמידה שלנו. אלה דברים שאנשי מילואים בכלל לא צריכים לעשות. אני לא מחליט מה אנשי מילואים עושים. אני נדרש למשימות ואנחנו מבצעים אותן על הצד הטוב ביותר. בשנים האחרונות אנחנו משקיעים מאוד בסוגיה של מערכות המידע לטובת משרתי המילואים וניהול המילואים. אנחנו מדברים על מספר כלים. אחד זה נושא המושלם ואתר המילואים. המושלם משמש כמוקד פניות ישיר לטובת טיפול מידי בפניות, גם ברמה של הפרט וגם ברמה של היחידה וגם מעקב ומתו מענה למשרתי מילואים בשאלות ותשובות. אתר המילואים, שהעלינו אותו במתכונת מהירה ונגישה, נותן מידע גם כללי וגם אישי. בנוסף על כך, על-פי החלטת סגן הרמטכ"ל, מרבעון א' 2021 אנחנו נעלה גם את אתר המפקדים. אתר המפקדים ישמש בשלב הראשון לניהול כוח אדם, בעיקר בסוגיות של רעיונות,

פניות, כשירות, שיבוץ. בשלב השני, ללמידה מרחוק, הכנות לניהול האימון והתע"מ והערכה ומשוב. באוקטובר, ממש לאחר חג הסוכות, הכנסנו מערכות מידע חדשות, מה שנקרא ERP מילואים, ומיכנו את כל תהליכי המילואים, דבר שמאפשר לבזר הרבה מאוד תהליכים, לקצר הרבה מאוד תהליכים ולבצע בקרה הרבה יותר טובה על תהליכים בעולם המילואים. לקראת סוף שנת 2021 בכוונתנו למכן את מערכות הקריאה ויום הגיוס ובאופן הזה להשלים שינוי משמעותי במערכות המידע שיש להן השלכות עמוקות על רמת הטיפול במשרתי המילואים. מבחינת הפעילויות המרכזיות בתחום המפקדים במילואים, כפי שצוין קודם, הרמטכ"ל ערך מספר מופעים משמעותיים מאוד, אחד מהם זה כנס מפקדים בראשות הרמטכ"ל. התבצע גם יום אבחון למערך המילואים שבמסגרתו סוכמו הגדרות בנושא הכשירות הנדרשת ומודל האימונים והכשירות הנגזרים מכך משנת 2021 ואילך. מעבר לזה, בוצע גם ערב הוקרה למפקדים והרמטכ"ל הנחה לפני מספר חודשים, כפי שאמרנו, הצוות הזה מסיים את עבודתו בימים אלה ומגבש את הווקטור המשאב ואת ההחלטות הסופיות. צוות בראשות סגן הרמטכ"ל לחיזור הכשירות והטיפול במשרתי המילואים. בנוסף גם בוצעו קורסי מג"דים ומ"פים, קורסי תומכי לחימה והרבה מאוד פעילות למעבר של הכשרות לדיגיטל שמן הסתם יש להן השלכות על הדרך בה אנחנו מעבירים היום מידע. לגבי נושאים נוספים שסיכמנו בחודשים האחרונים, כתוצאה מכמות המשרתים הגבוהה שהייתה בערב חג הפסח, הקדמנו את התגמולים בקצת יותר מחודש על מנת שיקבלו אותם לפני חג הפסח. הנגשנו את קובץ ההוראות להיות דיגיטלי על מנת שיהיה נגיש למשרתי המילואים באתר והרחבנו את הזכאות למועדון "בהצדעה" כדי לתת מענה למי שמבצע פעילות מבצעית בגזרות או הופעל לטיפול בקורונה. לאחרונה קיימנו האקתון בהשתתפות שלכ-300 משרתי מילואים שבאמצעות חוכמת ההמונים שלהם, חוכמת המשרתים, הכנסנו לעבודת המטה שמוביל סגן הרמטכ"ל מספר נושאים כדי לחזק את הטיפול במשרתי המילואים. אחד מהם עלה בוועדת הכלכלה בכנסת, זה מדרג לעסקים ומוסדות, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים שמטפלים היטב במשרתי מילואים, וייתן להם את ההוקרה באמצעות מעין תו סגול לעסקים שמטפלים בצורה איכותית במשרתי מילואים. היו גם רעיונות נוספים כמו מנגנוני השמה לפי מקצוע אזרחי, השכלה ותחביבים, קהילת דרושים, תוכניות להנגשת מידע ועוד. הדברים האלה כבר משולבים בעבודה שסיכמנו. אנחנו נמצאים בתהליכים אחרונים של אישור בצה"ל ובמשרד הביטחון של תוכנית תר"ש מילואים בתנופה שמטרתה לחזק את מערך המילואים כדי שיהיה כשיר, מקצועי ומיומן ומחויב למימוש וביצוע משימותיו בכל המצבים. התוכנית בהובלת סגן הרמטכ"ל. נשענת על מספר יסודות שאני לא אפרט עכשיו. אתם מתכוונים לממש אותה מהשנה הבאה? מתכוונים לממש אותה בתחילת 2021. למרות שאתה לא יודע אם יש לה תקציב. אנחנו מכינים את כל הרכיבים, מסדרים את התוכנית על-פי סדר עדיפות מטכ"לי. בהתאם לנתח התקציבי שנוכל להעמיד לטובת התוכנית הזאת, אנחנו נפעיל אותה. אני רוצה להגיד שלטובת מודל הכשירות והאימונים, הרמטכ"ל כבר סיכם את המודל והוא יוצא לדרך. זה מודל שמתמקד בכשירות הפרט. יש בו הגדרות להיקף האימונים שיבצע לוחם ומפקד במשך השנה. יש בו הגדרות לשיפור משמעותי באיכות האימונים, שימוש במדמים וסביבות עבודה הרבה יותר איכותיות. אפשר לומר בוודאות שהיקף האימונים ומופעי הכשירות שיתבצעו בשנת 2021, בהינתן שלא יהיו בעיות לא צפויות, יהיה משמעותית יותר רחב וגדול מאשר בשנת העבודה 2020 ובכלל. איזה בור צפוי להיות באימונים בגין הקורונה? זו שאלה שקשה לי להשיב עליה כי זה פונקציה של תמונת המצב שתהיה באותו זמן. עשינו הרבה מאוד התאמות. בהנחת עבודה שלא יהיה שינוי דרמטי בחצי השנה הקרובה כמו חיסון וכיוצא בזה. אני פחות יודע לענות לשאלה הזאת. אני יודע להגיד לך מהי התוכנית. מהי המציאות שהיא תפגוש ואיך זה יתורגם בפועל למציאות, קשה לי להגיד עכשיו. אבל אני יכול להגיד שיש פה תוכנית הרבה יותר משמעותית שכבר סוכמה אחרי שמפקד זרוע היבשה ביצע עבודה רחבה, הרמטכ"ל כינס את כל הפורום הבכיר של הצבא והתוכנית הזו הוצגה שם וניתנה כהנחיה לשנה הקרובה. חלק גדול מהירידה ב-2020, אם נגיד שזה המצב, מושפע ממה שקרה בכמות הסגרים. אתה לא תגייס גדוד לאימון כשהמדינה בסגר. כשהמדינה נפתחת אתה בודק איך אתה יכול לעשות אימונים. הרעיון הגדול הוא איך כן ולא איך לא. איך זה בהשוואה לשנים עברו? בסך הכול הירידה באימונים היא לא רק בגלל הקורונה. הקורונה נוספה על הכול. הסברתי שההיקף יעלה משמעותית ביחס לשנה שעברה ללא קשר לקורונה. מבחינת נושא האנשים, סגן הרמטכ"ל מיקד את העבודה בארבעה כיווני פעולה. הכיוון הראשון זה הנושא של המעבר מסדיר למילואים. אנחנו מבצעים מספר שינויים במטרה לחזק את מערך המילואים. הראשון, כפי שאתם מכירים בעולם המילואים, בלחימה יש מודל של גדוד מזין חטיבה בעולם הלחימה. אנחנו מפעילים אותו החל מהשנה גם בעולם תומכי הלחימה. אנחנו מדברים על העברת מידע בין סדיר למילואים באמצעות אתר המפקדים במילואים ברבעון א' 2021. ימי ימ"ח שיהיו בגרף האימונים במעבר בין סדיר למילואים ותוכנית צה"לית שנקראת "הגדוד כאתרוג 2.0". זו תוכנית שכבר מיושמת במערך הסדיר. המטרה שלה היא לחזק את רמת הגדוד גם בציוד, באמצעים ובכוח אדם. על-פי הנחיית הרמטכ"ל וסגנו היא תעבור לעולם המילואים. הדבר השני הוא עולם המפקדים במילואים. למעשה, אנחנו מדברים על מספר תוכניות. תכנית אחת שכבר קיימת והיא תמשיך ותתחזק: מפקדים מפתחים מפקדים. זו תוכנים ייעודית בכל אוגדה שעוסקת בפיתוח המפקדים. הדבר השני זה הערכה ומשוב של מפקדים במילואים. מצאנו שהתהליכים אצלנו לא מספיק טובים ואנחנו משפרים אותם ממש בימים אלה. תהליכים של ליווי מג"דים לקראת כניסתם לתפקיד וסקר מפקדים ייעודי שמהווה את המסד לדרך הטיפול בתוכנית העבודה שלנו. הדברים כבר נמצאים בתהליך של עבודה מתקדם מאוד. בתוך זה גם סיכמנו סל כלים לניהול למפקדים, שיכלול מתחמי עבודה למפקדים, מה שנקרא We work, באזורים שונים בארץ. אנחנו כבר נכנסים למתחם הראשון באזור המרכז. סל ימ"מ תפעולי למג"ד. אתר המפקדים שדיברתי עליו קודם. שיפור המענה למג"דים בנושא רכב שכור. ארגז כלים חינוכי לבחירת המג"ד ושינויים ושדרוג של מודל תקציבי הרווחה ברמת הגדוד. כל הדברים האלה הם תוך העבודה שמוביל סגן הרמטכ"ל. בנוסף, אנחנו מדברים על חיזוק המוטיבציה,

המשימתיות ותחושת הנחיצות. הבנו שיש לנו פער בעניין הזה ואנחנו רוצים לחזק את זה באמצעות מרכיבי לכידות, כלים לרמת הפלוגה, הגדוד ומעלה שיינתנו כמענה ליחידות שלא מופעלות באותה שנה ברמת הפלוגה, הגדוד, בדגש על גדודי החוד ורמת החטיבה. אלה כלים שיושבים בעבודה הזאת. גם בהצעות החקיקה שאנחנו אמורים להגיש לעדכון צווי המילואים בחציון א' 2021, אנחנו נוסיף את מטרת הלכידות לצד המטרות. לגבי חוק הארכת מועדים שנדון כבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט לפני כשעתיים לדחיית גביית תשלומים לרשויות הציבוריות לחיילים שמופעלים בצו 8 או 9 , יש איזה מתאר שבשנה-שנתיים האחרונות היה יחסית משמעותי. הוצג בוועדה שהחוק הזה נמצא בשלבים מתקדמים. בתיאום עם שר הביטחון ועם השר לנושאים אזרחיים במשרד הביטחון, אנחנו מקדמים שורה של נושאים באמצעות משרד הביטחון מול משרדי הממשלה השונים.

גם הוצג פה היום בוועדות. עיקרם הוא לתת מענה משמעותי יותר לאותם משרתי מילואים פעילים, כ-100 אלף משרתים שהם באמת נושאים בעיקר הנטל. הדבר האחרון הוא עבודה משמעותית מאוד בנושא הוקרה, תגמול ופיצוי שכרי והוגנות כלפי משרתי המילואים. אנחנו מובילים שורה של נושאים. אנחנו בונים כרגע את סדר העדיפות, לפחות מבחינת צה"ל, שיוצג למשרד הביטחון ובהתאם להיקף המשאבים שיהיו ברשותנו אנחנו מתכוונים להחיל אותם משנת 2021 ואילך.

תודה. נסיים את הסקירה בסרטון שהוא שיחת רמטכ"ל עם אנשי מילואים חלק מהדברים המרכזיים עולים שם.

אנחנו עסוקים בשיתוף פעולה מבורך מאוד עם עמותות המילואים ואנחנו נמצאים בקשר הדוק מאוד איתם והם מאירים לנו

התפעול של המערכת הזאת ביום יום מזמין הרבה מאוד נושאים, קטנים וגדולים, והקשר הזה עם עמותות המילואים בעינינו הוא קשר חשוב ומתקיים.

זה המקום להגיד לכם תודה. תודה רבה. נעבור לנציגי ארגוני המילואים. ראשון הדוברים, אבי סייג.

עמותת משרתי המילואים קמה ב-2012 בהמשך לפעילות פורום המג"דים, מח"טים, טייסים משנת 1995 ופורום החפ"שים שהצטרף בשנת 2000. אנחנו נמצאים כבר 25 שנה בערך כאן בבניין ובכל מקום אנחנו נמצאים ומנסים ללוות את הצבא,

לא פוליטיים לחלוטין ומשתדלים להגיע לכל פינה בארץ,

לאוניברסיטאות, לנציבויות. חוץ מזה אנחנו פעילים בביטוח לאומי, בנציבות שוויון הזדמנויות ובכל מקום אחר.

הצבא ומשרד הביטחון,

אני מבקש מכם לעזור לנו להקים את ועדת השרים.

שנתיים. אם תעזרו לנו שתהיה ועדת שרים,

יזמנו ועדת מנכ"לים שבחירום כל מנכ"לי הממשלה מתכנסים ומחלטים לייעץ לשר הביטחון להפעיל,

את חוק דחיית

ועדת השרים הזו תביא לאישור הממשלה הצעות לתגמול

על בסיס תקציבם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

דיווח על עבודתה, דיווח כאמור יימסר לוועדה, ועדת חוץ

7 מיליון. עד היום לא ראינו את יתרת הכסף.

חבר הכנסת דיכטר על הבור הבור הוא גדול, אני מבין. אבל אני מצטער, אני בא לייצג את המילואים, אני לא מבין.

השנת 95' המדינה החליטה שהיא לוקחת את כל נושא המילואים ומעבירה את התקציב

חילקו את המילואים לשני חיילים כדי ששניהם לא יקבלו את התגמול הזה. אז נוצר מצב שהיום, הכסף שאנחנו מקבלים מרשות המיסים מגיע מתקציב הביטחון לרשות

יש לזה המון משמעות, אני לא נכנס כאן לסוגיות איך חייל מילואים בקורונה מקבל את שכרו כי הוא כבר לא עובד, אז הוא מקבל לפי מינימום משרת

אבל קודם כל,

יש נושא חשוב מאוד. שר הביטחון, מר גנץ, הגיש טיוטת צו שירות המילואים.

תעשו קורונה. אבל הצו הזה לא טוב.

כיום במדינת ישראל, אלה שמשרתי מילואים בפועל הם כאחוז אחד מאוכלוסיית ישראל. המצב הקיים אומר שאין שוויון בנטל. הדיסקט צריך להתחלף. לא קיים שוויון בנטל ועל כן צריך להיות תגמול ופיצוי על זה שיש מעטים מאוד שהם נושאים על גבם את נטל המס

פה המדינה רק משפה ואפילו זה לא,

אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לשפות ולפצות את כל המעסיקים ואת כל העצמאים. רעיון נוסף שהעלינו וזה עבר כבר לעוזר של חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

ביחוד של משפחות עם ילדים קטנים. כשהבעל נמצא בשירות מילואים של 5 ימים ומעלה, אנחנו

הגוף העיקרי היה מתגייס בראשון עד חמישי. היום זה לא ככה. היום כל הגוף מתגייס ביום ראשון, מתקיים אימון מפקדים קצר ומקוצר,

אני חושב שצריך להחזיר את זה וגם את האימונים צריך להחזיר. דבר אחרון, היחס של צבא הקבע לצבא המילואים. אנחנו רואים שבדרגות מ"פ-מג"ד יש חוסר הבנה של צבא הקבע את אנשי

אני חושב שאם לא נותנים לו לדבר בקורס מח"טים,

אני יכול לדבר.

מגיע לכמעט לכל הקורסים.

אנחנו חושבים כאזרחים שהחיבור לצבא הקבע לוקה בחסר איפשהו. אנחנו חושבים שמח"טים צריכים לעבור יותר הכשרה ולהיות בתפקידי

דיברו על אימונים בקורונה בתרח"ט צנחנים בשבוע שעבר, אם היית נכנס למפקדה הקדמית,

לכן אני מתרחק מהשיח הזה של אנחנו והם. בצבא זה מערך, מערך

טוב. אני רוצה להגיד כמה שינויים שקרו בשנתיים האחרונות.

יש מחסור ביכולת להזין את מערך המילואים. הקורס הזה לוקח חיילים עם ותק במילואים

הדבר השלישי הוא המיקוד בכשירויות פרט.

כשמדברים על תוכנית האימונים, מדברים על העצמת המגמה הזאת.

אתם תראו: Take on your legacy. כלומר, תבנה מורשת.

בתגמול, חס ושלום, ובוודאי לא בהוגנות אני איש מילואים, כולכם מכירים אותי בסוף, החשיבות היא זה ההוקרה שמתחלקת

יש הרבה מאוד דברים שנמצאים בעבודה מתקדמת מאוד. זה דבר ראשון. הדבר השני, אמרתי שהרמטכ"ל הגדיר את מדדי הכשירות וכתוצאה מזה כבר נגזרה תוכנית ששמה את נושא הכשירות והאימונים במקום אחר מאשר

זה כלום. גם הצגתי את זה בחתך של מערכים. אמרתי שלוחם חי"ר מבצע בממוצע 13 ימים, איש צוות אוויר מבצע בממוצע 21 ימים. הוא שואל מהי ההתפלגות.

אני אגיד שלושה דברים, אחד מהם על הקורונה.

למרות מה שאמרנו קודם על הכשירות שפורקה אוגדה בצה"ל,

אומר לפרוטוקול שלא פורקה שום אוגדה

אני עכשיו לוחץ את שר הביטחון ואת השר במשרד הביטחון שלא יתנגדו להצעה כל-כך ברורה. אני לא חושב שמישהו צריך להתנגד לה דרך צחצוחי החרבות הפריטטיים.

יש אנשים ותיקים ממני פה, העיסוק בנושא נכנס לשנה ה-19. יש

מג"ד זה כמעט תמיד צומח - - - אם כי גם זה לא תוצאה מדעית בדיות וההתרשמות שלך יותר חזקה וחשובה מאשר לתת בזה סימנים.

אבל אני אומר את ההתרשמות.

אתם יודעים שבסוף זה יהיה קצת מדי ומאוחר.

תודה רבה. רב-אלוף במילואים בוגי יעלון, בבקשה. קודם כל, לתת איזושהי פרספקטיבה שלעיתים בתוך הדיונים של הפרטים לא רואים אותה.

אנחנו נהנים היום מכל העולמות, גם מהעובדה שיש לנו שירות חובה וגם מהעובדה שיש לנו שירות מילואים.

כתוצאה מההתפתחויות השונות, פחות ופחות משרתים. לא בגלל השתמטות כי לעיתים בדיון הציבורי חושבים השתמטות זה נובע דווקא מסיבות

אבל הביא גם לתחושה שפעם היינו כמה

אחר כך הייתי לבד בבלוק, אחר כך הייתי לבד ברחוב ואחר כך לבד בשכונה. זה

נישא על כפיים והוא לא פראייר והוא לא נפגע מזה שהוא משרת במילואים. תפקידנו כאן,

למצוא דרך לשלב יותר צעירים בשירות, בעיקר דרך מסלולי השירות הלאומי

אתה אומר שזה לא אפשרי כבר או שאתה לא בעד? אפשר לדון, אני תמיד בעד. לא הייתי אף פעם בעד קיצור השירות, אבל כרגע זה במידה רבה להחזיר איזשהו שד לבקבוק. אני לא מדבר על שינוי רטרואקטיבי. אני

נדון על זה במקום אחר. לעניין האימונים חשוב לי להגיד אני עוד עשיתי שנתיים מילואים לפני שחזרתי לקבע ועשיתי כ-60-50 שיום בשנה. חודש וקצת תעסוקה מבצעית ועוד 3 שבועות אימון. ברור לנו שיש פה כמה אילוצים: גם חוק המילואים ובעיקר התקציב. יום מילואים הוא ההוצאה הכספית הגדולה על אדם בשירות בצה"ל. אני לא משוכנע כל השנים שאנחנו בנקודת האיזון הנכונה, העיר על זה קודם חבר הכנסת יאיר גולן. אבל דבר אחד ברור ואותו פספסנו במלחמת לבנון השנייה: אין דבר כזה להוציא יחידת מילואים ללא זמן יקר אלא אם כן זה באמת מלחמת יום הכיפורים. כשיצאנו לחומת מגן אז קיבלנו את ההחלטה שיוצאים לחומת מגן, הפעלנו את היחידות הסדירות, גייסנו את יחידות המילואים ל-4 ימי זמן יקר לפני שהכנסנו אותם לערים ביהודה ושומרון. השיקול היה להוריד חלודה וגם להתאים לגזרה. לעיתים יחידה התאמנה בצאלים על מתאר לבנוני ופתאום היא ביהודה ושומרון או להפך. לכן עניין המן היקר צריך לעמוד לנגד עינינו. בלבנון זה לא היה לצערי,

ואז ראינו מה קורה ואיזה מחיר משלמים להורדת חלודה תוך כדי לחימה. אני מדגיש את זה כאן כי זה גם עניין לנו האזרחים וגם עניין לנו לובשי המדים וגם לאלה שבמילואים. העניין של זמן יקר הוא קריטי, לטעמי, בהפעלת יחידת מילואים וצריך להיות משהו באמת מאוד חמור שלא מאפשר ליחידת מילואים להתאמן לפני שהיא נכנסת ללחימה. תודה רבה. אלוף במילואים יאיר גולן, בבקשה. אני לא אדבר בכלל על התנאים אלא רק על הכשירות. זה חושב מאוד שנעשה זמן יקר מתי שאפשר, אבל מלחמות אנחנו לא בוחרים מתי הן פורצות אנחנו צריכים להיות מוכנים להן כשהן קורות. זה אומר דבר פשוט: מערך המילואים צריך להיות כשיר ומה שלא כשיר, עדיף שלא יהיה. צבא חלול זה דבר מסוכן. הוא מייצר תחושה שיש כשירות בזמן שאין כשירות. כדי שצבא לא יהיה חלול, מרכיב המילואים שלו צריך להתאמן לפחות שבועיים בשנה. יש לזה משמעות תקציבית.

משמעות לגבי משרתי המילואים עצמם מהו הנטל. שינם על שנים אנחנו מתעסקים עם העניין הזה ואני יכול להגיד שהתחלתי לעסוק בו לעומק מהימים שהייתי רמ"ח מבצעים משנת 1998, ואני יכול להגיד מה המסקנה שלי.

צה"ל רואה בסל הימ"מ תקציב עובר לסוחר. התקציב הכי נוח לשימוש. מכיוון שזה התקציב הכי נוח לשימוש אבל כשירות הצבא היא לא עניין של הצבא, זה עניין לאומי, זה עניין של המדינה וצריך להיות מופקע מצה"ל.

ועדת החוץ והביטחון צריכה לקבוע קטגורית שיש תקציב קבוע שמוקדש לכשירות מערך המילואים. התקציב הזה הוא תקציב שאי-אפשר לגעת בו. הוא סגור. כמובן שהוא כולל את כל אנשי המילואים לסוגיהם השונים. אפשר לדון בין הצבא לבין הכנסת על מה שצריך להיות בפנים, מהם הסטנדרטים, מהם מפתחות הכשירות לפי המערכים השונים. אבל פעם שזה נקבע, זהו, בתקציב הזה אי-אפשר לגעת בו. אי-אפשר להשתמש בו לצרכים אחרים. בפועל ואני אומר את זה בצער, המסקנה שלי אחרי הרבה שנים של עיסוק בנושא היא שצה"ל רואה בתקציב הזה כסף זמין. הכשירות היא לא עניין של הצבא כי כשפורצת מלחמה כמו יום כיפור או כמו לבנון השנייה, אנחנו מגלים שאנחנו מגייסים יחידות והן חלולות. חלולות ולא כשירות למשימות שלהן. כלומר, האזרח הפשוט שלא בקי בענייני ביטחון חי בתחושה מזויפת שצה"ל יודע להגן עליו או שצה"ל יודע לעמוד במשימותיו, וכשמגיע יום פקודה מסתבר לו שזה לא נכון. זה עסק רציני מאד מאוד. אני קורא לוועדה, אני קורא לך, אדוני ראש הוועדה, לקחת את הנושא הזה, לעסוק בו לעומק. המלצתי שלי היא להגיע למצב שכשירות הצבא, הן מערך המילואים כי היום יום המילואים אבל כשירות הצבא בכלל זה סטנדרט שמאושר על-ידי ועדת החוץ והביטחון, מאושר על-ידי הדרג האזרחי שהוא מפקדו של הדרג הצבאי. דרך זה המדינה מבטיחה שצבאה לעולם יהיה מוכן לכל עת צרה וצוקה.

תודה רבה, חברים. בהמשך להערות שנשמעו כאן אני מבקש לסכם מספר סיכומים אופרטיביים. אני רוצה להוציא בהודעת הסיכום קריאה של הוועדה לממשלה להקים לאלתר את ועדת השרים לענייני מילואים כמפורט בחוק המילואים וכפועל יוצא מזה, את ועדת המנכ"לים. ועדת המשנה למוכנות תעקוב מקרוב אחר המוכנות וכשירות מערך המילואים והתאמתו למשימות . ועדת המשנה לכוח אדם תעקוב מקרוב אחר התגמול הראוי למערך המילואים. בסיכום ליום חשוב וחגיגי זה אני רוצה להודות ולהצדיע לאותם אלפי חיילי מילואים שנושאים בנטל, שמקריבים את זמנם ולעיתים את חייהם למען כולנו, למען ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל. אני רוצה להודות לחברי הארגונים, נציגי ראשי הארגונים שכבדו אותנו כאן, לנציגי צה"ל כמובן, לחברי הכנסת ובפרט לראשי השדולה, אורנה ומתן, תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:43.